שלום, צהרים טובים. אני פותחת ישיבה נוספת של ועדת הקנאביס בכנסת. אמרנו שנקיים דיון המשך לעניין הרישיונות, אבל אני מבינה שלמעשה סיימנו את פרק הרישיונות עוד ביום ראשון, לכן צריך להעביר את הנוסחים. אי לכך נעבור לפרק